בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ו' באדר א' תשפ"ב, ה-7 לפברואר 2022. הנושא הראשון שעל סדר היום, בקשת יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק האזרחים הוותיקים